השעה 15:54. על סדר היום: פניית יושב-ראש ועדת הכספים בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנים 2021 ו-2022) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"א-2021 (מ/1443) רביזיה. חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים, בבקשה תנמק.

בבקשה, חבר הכנסת מאיר פרוש. כבוד היושב-ראש, אני שמח שאת ממלא עכשיו את מקומו של היושב-ראש בישיבה מס' 28. מי שהיה פה קודם, וחבל שלא היית קודם, יכול היה לשמוע את הטענות שלי, שבאמת רק בגלל שאני באופוזיציה ואלה שהיו פה דחו את זה. אני טוען שזה נושא חדש. נימק את הטיעונים חבר ועדת הכספים, חבר הכנסת ינון אזולאי. אני לא חושב שהיה טעם לבוא ולומר שיש טעם בדבריו של היועץ המשפטי

לכן, אני חושב לראות בזה נושא חדש ולא לדון בזה בוועדת הכספים. אנחנו מצביעים. מי בעד רביזיה? מי נגד רביזיה? הצבעה בעד, אין נגד, 1 נמנעים, אין הרביזיה נדחתה. הרביזיה נפלה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:56.